אחר הצוהריים טובים לכל המשתתפות והמשתתפים בדיון החשוב הזה. נמצאים איתנו בפתח הדיון חברת הכנסת מיכל רוזין,

לצערי, אין לנו הרבה